אני מקדם בברכה את שרת החינוך כאן אצלינו בוועדה,

שלך, המנכ"ל כאן ואני מתנצל מראש אם אני לא מזהה אנשים נוספים. במסגרת הדיונים של הוועדה על חוק ההסדרים וחוק התקציב,